בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום יום שלישי 7 ביוני 2022, ח' בסיון התשפ"ב. אנחנו עוסקים בצו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון) התשפ"ב-2022 בדבר תיקונים בגובה הקנסות בעבירות תנועה. אנחנו יודעים מה מתרחש היום בדרכים. אנחנו רואים איך חייהם של עוברי אורח ורוכבי כלים שונים אופניים, קורקינטים, סגווי נתקלים. רק אתמול נהרג ילד בן 10 , נהרג עוד אזרח בגיר ואחרים נפגעו מאותם כלים. אי אפשר להישאר במצב הנוכחי וחייבים לעשות משהו. אני לא בטוח שעלייה בגובה הקנסות הוא הפתרון. כידוע עמדתי היא שצריך להעביר עוד אכיפה, עוד יכולות אכיפה ועוד סמכויות אכיפה למי שנמצא בשטח ואלה הם הפקחים העירוניים שפרוסים בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר רחבה מאשר משטרת ישראל שעושה עבודה מאוד חשובה אך יש לה גם משימות רבות והיא לא יכולה להגיע לכל מקום, בטח לא בתוך מרכזי הערים. אני מקווה שיגיעו במהרה התקנות של המשרד לביטחון פנים אשר יעבירו עוד סמכויות אכיפה לאותם פקחים בשלטון המקומי על מנת שנוכל לצמצם את התופעה ואת הנתונים המזעזעים אליהם נחשפנו לאחרונה. אני אתן מספר נתונים כדי לסבר את האוזן לכולנו ואז נצלול לצו. בשנה שעברה דווח למשטרה על למעלה מ-1,600 בני אדם שהיו מעורבים בתאונה. בסך הכול נפגעו 953 נוסעי כלים חשמליים, מה שמהווה עלייה של למעלה מ-37 אחוזים. 382 פצועים נוספים אושפזו בבתי חולים כתוצאה מתאונות קורקינט חשמלי למשל ולא דווחו למשטרה כתאונות. אנשים נפגעו, הגיעו לבית חולים, שם זה נשאר. מדובר בעלייה של למעלה מ-46 אחוזים משנה קודמת. על הנתונים האלה אי אפשר לעבור לסדר היום. הם לא מתקבלים על הדעת. העלייה המתמדת בשימוש בכלים חשמליים שבסך הכול הם ברכה ובשורה לציבור, למרחב העירוני, להתניידות, לא מזהמים, מהווים תחליף מצוין לרכב פרטי ואפילו גם לאוטובוסים, אבל לא יכול להיות שהחוק הישראלי לא מסוגל לאכוף נסיעה בטוחה בכלים האלו. בזמנו, עת ניהלתי את הוועדה הקודמת, אמרתי זה היה כבר לפני כמה חודשים, אז הגשתי את הצעת החוק שלי לייעול האכיפה ולהגברת סמכויות האכיפה ברשויות המקומיות שאין זמן לגרירת רגליים וכל יום שעובר ללא יכולת אכיפה משמעותית, עלול לגרום לעוד נפגעים. את התוצאות ראינו אתמול ואלה תוצאות שקורות כמעט בכל שבוע. את המצב הזה חייבים לתקן, בין אם בחקיקה ובין אם בתקנות שיביאו המשרדים. אני שמח שמשרדי הממשלה, גם המשרד לביטחון פנים וגם משרד התחבורה, לוקחים ברצינות את העניין הזה. היום נדון בתקנות של משרד התחבורה ונראה מה אפשר לאשר מתוך נקודת הנחה שהגברת אכיפה מצילת חיים, הגם שאנחנו עוסקים רק בצו הקנסות. אני מאוד מאוד מקווה שהמשרד לביטחון פנים יביא בהקדם האפשרי את התקנות עליהן הוא דיבר כל כך הרבה זמן. לדעתי התהליך שעבר היה תהליך ארוך מדי כאשר בזמן הזה יכולנו גם להעביר חקיקה אבל מה שעבר עבר ואנחנו עם הפנים לעתיד. אני מקווה שאחרי שתסתיים תקופת הפרסום לידיעת הציבור, השימוע הציבורי, התקנות יגיעו לכאן במהרה בלי יותר מדי התמהמהות. אני קורא מכאן למשרד המשפטים לשנס מותניים ולאשר למשרד לביטחון פנים את התקנות האלה על מנת שיגיעו לשולחן הוועדה. עד כאן דברי הפתיחה שלי. כאמור, אנחנו היום עוסקים בצו התעבורה (עבירות קנס). הייעוץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים. אני רק אציין שלגבי הצו, כבר פרסמנו אותו להערות הציבור ולדעתי כבר תם פרק הזמן. בימים הקרובים אנחנו פונים גם לשרת התחבורה וגם לשרת הפנים כדי לקבל את האישור שלהן ואני מאמין שבתקופה הקרובה זה יגיע לאישור הוועדה. אני אגיד שאמור להיות דיון בשבוע-שבועיים הקרובים בראשות מנכ"ל המשרד לגבי מספר סוגיות מצומצמות ששנויות במחלוקת בינינו לבין משרד המשפטים ומשרד התחבורה. לעניין ההגדרה של מדרכות וכולי.

יש איזשהו היבט קטין לגבי קטינים תחת לגיל 16 בנושא העברות מידע בין רשויות מקומיות למשטרה. סוגיות שהן בעיקר לוגיסטיות. הרמת לי להנחתה. אני לא אוהב מילים כמו בימים הקרובים או בקרוב. אלה דברים אמורפיים. בכל ועדה בה נאמרים לי ימים קרובים ובקרוב, אני שואל מתי. מה התאריך בו הצבתם לעצמכם על מנת לעמוד ביעדים האלה, על מנת להביא את זה לכדי סיום? קשה לי להגדיר תאריך מדויק אבל להבנתנו, גם מהשיחה עם לשכת המנכ"ל, בשבועיים הקרובים אמור להיות שיחה בראשות המנכ"ל כדי לסגור את הנושאים האחרונים ולגבי הצו, כמו שציינתי, כבר פרסמנו אותו בהוראת המנכ"ל ולדעתי גם תמו הימים -אתמול או שלשום להערות הציבור. אנחנו פונים אני מאוד מקווה השבוע גם לשרת התחבורה וגם לשרת הפנים כדי לקבל את האישור שלהן ולהגיע לוועדה. זה פחות או יותר לוח הזמנים. קשה לי לומר תאריכים מדויקים אבל זה סדר הזמנים. במצב חירום רשמי, אם היו קורים מקרים מזעזעים אחד אחרי השני או למשל אני לא רוצה להשוות את זה לאירועים אחרים - אירועים מאוד מאוד קריטיים, אני מקווה שבשבועיים השבוע הקרוב שנותרו לו עוד יומיים היו מזיזים הכול הצידה,

עוסקים בזה, מכריעים בכך ומביאים את זה לכנסת על מנת לאשר. אני מבין שתשובה יותר טובה מזה אני לא אקבל בוועדה אלא אם כן תפתיע אותי במהלך הדיון. אני אעביר את המסר גם ללשכת השר. כל יום שעובר והצו לא נדון ולא נחתם, זה אומר פחות יכולות אכיפה. תזכרו ממתי הנושא הזה נמצא על סדר היום. אני הגשתי את הצעת החוק שלי, אם אני לא טועה בדצמבר, ומאז עברה כבר חצי שנה. אין סיבה בעולם שזה יקרה. אני מזכיר באותה הזדמנות חבר הכנסת יעקב אשר לא כאן שבזמנו דובר על לוחיות רישוי לכלים כאלה ואחרים, לראות איך אפשר לאתר אותם, לצלם אותם, כלים שעברו עבירות ואפשר לאתר את האנשים האלה, לקיים רישום וכולי. אני לא יודע איפה זה נמצא. אני מניח שזה במשרד התחבורה.

בוקר טוב גברתי. תוכלי להשיב לשני הנושאים, גם למחלוקת שביניכם לבין המשרד לביטחון פנים וגם ביחס להצעת החוק שלי.

לא בטוחה לאיזה הצעת חוק אדוני מכוון ואני גם לא בטוחה לאיזו מחלוקת עורך דין מתוק מכוון. במהות אנחנו בהסכמה מלאה. נעשתה עבודת מטה.

יצאה מהצו של המשרד לביטחון פנים סוגיה מסוימת שאין לכם עליה הסכמה. התקנות פורסמו ללא רכיב שמשרד התחבור התנגד לו.

אדוני, יש מספר היבטים. זה לא בדיוק שנוי במחלוקת עם משרד התחבורה ועם משרד המשפטים.

הכוונה עם משרד התחבורה, זה יותר ההגדרה של מדרכה. זה לא עניין של מחלוקת. זה עניין של שלביות. זאת נגזרת מהצו שהיום אנחנו מתקנים שבעיקר נוגע לקסדות. אני אשיב יותר באופן כללי. אחד הדברים שרצינו כולנו, בהסכמה, זה להרחיב את הסמכויות של הפקחים וגם את האיסורים המהותיים שהיום מוטלים על מדרכה, גם על מרחבים אחרים שנועדו להולכי רגל. כמו כיכרות למשל. כמו כיכרות טיילות, אין ספור כאשר ה-אין ספור הזה זאת הבעיה. היו מספר ישיבות עם מספר טיוטות נוסח שניסו להרחיב את הגדרת המדרכה או ליצור הגדרה נוספת של מרחב או דרך הולכי רגל, כל מיני שמות, כדי שנתקן אותם בתקנות התעבורה. הפקחים הרי לא יכולים לאכוף אם אין איסור בתקנות התעבורה. הצו שלהם אוכף איסורים מהותיים שאנחנו קובעים בתקנות התעבורה. הצו שלהם הוא רק סמכות אכיפה.

קודם כל צריך לקבוע את האיסור ורק אחר כך אפשר לתת סמכות אכיפה. נעשה מאמץ עצום, סדרה של ישיבות וטיוטות בהרכבים שונים, טיוטות נוסח שהוחלפו, והבעיה שלנו הייתה עם אותם מקומות שלא ניתן לתמרר אותם בתמרורים של הולכי רגל. רחבות פתוחות כאלה שאין להן נקודות כניסה ויציאה, אתה לא רוצה להקיף אותן בגדר, הן נועדו מבחינה עירונית להיות פתוחות ואי אפשר להציב תמרור. איך ידע האדם שכאן זה נחשב מרחב הולכי רגל? לא הצלחנו להגיע לפתרון. כל הזמן חיכו לפתרון הזה כדי לפרסם את הצו כדי שהוא יכלול התייחסות גם להגדרה הזאת. בסופו של דבר הוחלט שהמצוין הוא האויב של הטוב מאוד ובואו נתקדם עם מה שיש. לכן הם התקדמו עם הצו שלהם ופרסמו אותו להערות ציבור גם בלי פתרון עניין המדרכה שעדיין הוא פנדינג ואנחנו ננסה להגיע איתו לפתרון ויכול להיות שניאלץ להסתפק באלה שניתן לתמרר. כנראה שהדלתא של מקומות שהם לא מדרכה ולא ניתן להציב לגביהם תמרור שכאן זאת כניסה למקום שמיועד להולכי רגל, היא מאוד מאוד מצומצמת. בואו נפתור קודם את כל אלה שכן אפשר לתמרר. לא לעכב את הפתרון של כיכרות, רחבות וגנים ציבוריים בגלל מרחבים מועטים ביחס שהם פחות מוגדרים. הם פחות מוגדרים מבחינת המונח הגדרה. אין להם גדר, אין להם נקודת כניסה, אין להם נקודת יציאה, אין מקום טבעי להעמיד תמרור שיעמיד את הרוכב בפני האזהרה שכאן הולכים הולכי רגל ולך כאן אסור לרכב. יש הגדרה כזאת לכלי רכב? כלי רכב יודע שלא להיכנס לכיכר הבימה או לאיזה גן שעשועים? בדרך כלל הוא לא יכול פיזית. מה זה בדרך כלל? ועוד איך הוא יכול להיכנס פיזית. אני לא יודעת לומר. מה קורה אם העירייה לא מציבה עמודונים כאלה שמונעים כניסתם פיזית? לגינה הציבורית מתחת לביתי, לצערי טרקטורונים נכנסים לתוכה. אם רכב נכנס לאותו גן ציבורי או לרחבת הבימה, יש איסור בחוק שמונע ממנו את הכניסה? ככל שזה מתומרר, כן. גם את יודעת שאין תמרורים במקומות האלה. בגינה הציבורית שמתחת ביתך יש תמרור?

האם יש אכיפה או מניעה מכלי רכב להיכנס למקומות כאלה? אני לא מכירה תקנה ייעודית שמדברת על זה. יש סעיף שאומר שכל כלי רכב צריך להיות במקום המיועד לו. אבל אם לא כתוב שזה מיועד להולכי רגל? כתוב שרכב נוסע רק בכביש, אופניים נוסעים רק בכביש אלא אם כן יש שביל. כך אני מבינה את זה. אני חושב שזה יותר נוגע לכיוון של הקומנסנס, ואז באותו הקשר של קומנסנס אפשר גם לומר שבקומנסנס ברחבות כאלה צרי לאכוף למשל קסדה וכולי. אי אפשר למנוע קורקינטים ואופניים חשמליים או אופניים בכלל באזורים האלו אבל להתחיל עכשיו לעכב את כל הסיפור הזה בגלל היכולת של תמרור, פשוט קובעים את זה כאמירה כללית בחוק, כפי שגברתי ציינה, מה המשמעות במקומות הללו, בלי היכולת לתמרר את עצמך לדעת. יש אמירה כללית כזאת בתקנה 34(א). הבעיה היא שקומנסנס הוא לא בסיס להעמיד מישהו לדין פלילי או לתת לו קנס, ברירת משפט. על בסיס קומנסנס אפשר לחנך. ילדים קטנים משוכנעים שעד גיל 9 יש איסור לחצות כביש לבד, אלא שזה לא כתוב בשום מקום וזאת רק הייתה הסברה אפקטיבית. קומנסנס, אי אפשר לאכוף על בסיס ואתה רוצה להוביל כאן שינוי התנהגות על ידי אכיפה. מה עושים לרכב שנכנס לכיכר הבימה? הבעיה היא לא בקומנסנס. הבעיה היא הסמכות של הפקחים. הקומנסנס קיים, התקנה קיימת כמו שחוה אמרה. הבעיה היא מהצד של סמכות הפקחים. למשטרה אין בעיה של סמכות. הסמכות של הפקחים בחוק כיום מוגבלת לאכיפה על מדרכה ובצדק. זו גם העמדה שלנו, שהם לא צריכים לאכוף בכביש. לכן גם עלה הקושי של אכיפה במקומות שהם לא מוגדרים, לא עונים על הגדרת מדרכה. אם את מרחיבה את הגדרת המדרכה לשטח ציבורי פתוח, מה הבעיה עם ההגדרה הזאת? אז הפקחים גם יכולים לאכוף בדיונה הגדולה באשדוד. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים.

מה הבעיה? הסמכות היא מאוד רחבה ואמורפית והכוונה היא לגדר ולצמצם אותה. אולי משרד המשפטים יוכל להסביר כי זו עמדה שלו. לא שלנו. אנחנו לא רוצים לבטל את ענף רכיבת השטח. אם כל מקום פתוח אסור לרכב על אופניים בשטחים פתוחים.

שטח ציבורי פתוח, יש לו הגדרה בחוק התכנון והבנייה. אני אצטרף לדבריה של חוה כי היינו שותפים לישיבות האין סופיות האלה. הנושא הוא מורכב מכל הכיוונים ויש רצון לתת את הסמכות לפקחים אלא שצריך למצוא את המתכון הנכון ואת זה עוד לא הצלחנו. כמה זמן לוקח למצוא את המתכון? אם יורשה לי, אני אעבור לצו שמונח לפנינו. נסיים קודם את הנקודה הזאת בהתייחסות משרד המשפטים. ייעוץ וחקיקה. אני מצטרפת לדברי חברותיי. לתת הגדרה מאוד רחבה, זה יוצר בעיות במקומות שלא בטוח שרצינו. מה שאמרה חוה, זה נכון. עבירה פלילית צריכה להיות כמה שיותר ספציפית, מצומצמת ומובנת. ככל שההגדרות הן יותר רחבות, יש יותר קושי לאכוף אותן וגם יותר קל לתקוף אותן לאחר מכן. הייתי שותפה לחלק ובחלק אחר היו שותפים אנשים אחרים ממשרד המשפטים. אנחנו באמת עושים את המיטב כדי לנסות לכלול בהגדרה את כל המקומות שאנחנו רוצים אבל מצד שני שלא תהיה הגדרה מאוד מאוד רחבה. לא נצא מזה ראש. נעבור לצו. לא הזנחנו את זה ואנחנו עובדים ובסוף נגיע למקסימום שאפשר שאולי הוא לא יהיה 100 אחוזים אבל הוא ייתן לנו צעד גדול קדימה. זו השאיפה. אני שמעתי קודם את המילה שלביות וזה כבר הטריד אותי אבל בואו נתקדם. לגבי הצו הנוכחי. אדוני פתח ואמר שהעלאת גובה קנסות זה לא הפתרון. אני מבקשת לציין שאני מסכימה. זה לאו דווקא פתרון להעלות קנסות. קודם כל, צריכה להיות אכיפה. כאן בוועדה מכירים אותי כאומרת שאנשים מצייתים לחניה בכחול-לבן למרות שהקנס שם הוא רק 100 שקלים, כי הם יודעים שלא יעברו 5 דקות והם יקבלו קנס. המכפלה בסיכוי להיתפס הופכת ליותר אפקטיבית. ככל שנוגע כאן לכלים החשמליים הקלים, לא מדובר כאן על העלאת קנסות אלא על יצירת קנסות. מדובר כאן בעבירות שהן חדשות יחסית, שנקבעו בשלהי הכנסת ה-20 ושהן כיום עבירות של הזמנה לדין. המשמעות של עבירות הזמנה לדין היא שככל שהמשטרה עוסקת באכיפה הזאת, היא לא ששה להזמין אדם לדין על רכיבה באופניים וכך להעמיס על בתי משפט לתעבורה וכולי. אלה לא עבירות שמתאימות לנהל עליהן דיון משפטי בבית משפט. דבר שני שנובע מהזמנה לדין הוא שאי אפשר - אפילו אם היינו רוצים להסמיך את הפקחים העירוניים. הם מוסמכים לתת רק ברירות משפט. לפיכך החיוניות של הצו הזה, זה כלי ליצור אכיפה. אפשר יהיה לאכוף על ידי קנסות. זה אומר שאפשר יהיה להסמיך לגביהם את הפקחים העירוניים ויש הרבה יותר סיכוי שאם שוטר בהזדמנות כזו או אחרת יאכוף, הוא גם יבצע את האכיפה כי נכון לתת קנסות. לא מדובר בהקשר הזה על העלאת קנסות. אמרת ובצדק שאנחנו מגיעים אחרי הרבה זמן וזה נכון אלא שמבחינתי הצו הזה היה מוכן בתחילת 2019. הוא יושב אצלי בתיקיות במחשב מתחילת 2019. כאשר קמו ממשלות, ניסיתי לקדם אותו ואני שמחה שאנחנו סוף סוף מגיעים לדיון. בנושאים אחרים שנמצאים בצו שאינם נוגעים לאופניים והכלים החשמליים, יש כאן מרכיב של העלאת קנסות או גם יצירת קנסות לעבירות חדשות. אני מציע שנקרא את הצו, נסביר אותו, נתקדם סעיף-סעיף ונבדוק אם יש מי שרוצה להתייחס אליו. נשמע את

חגית אוריאן ממחזירים את הבטיחות להולכי רגל. אנחנו עכשיו דנים ממש בתקנות ואנחנו צריכים לקרוא אותן כי זה ממש דבר חקיקה, כמה מילים כלליות וקצרות. תודה רבה חבר הכנסת גינזבורג. אני חולקת על אי רצונכם להעלות קנסות לרכיבה. כלכלית העלאת הקנסות תתמרץ את הרשויות ואת הפקחים כן לאכוף במרחב הולכי הרגל שם הקנס על רכיבה הוא רק 250 שקלים, שזה פחות מקנס על אי איסוף צואת כלבים. העלאת הקנס כן תתמרץ אותם ואני גם יכולה להעריך אני לא רוצה להלאות אתכם במה שקורה בתל אביב שהעלאת קנסות כן תתמרץ לאכוף כמו שאתם כולנו רוצים. יש לי בקשה. מכובדיי, אני משתתפת בדיונים עוד מתחילת 2014. בכל הדיונים. אתם מחוקקים ויש לכולכם רצון טוב, אני בטוחה בזה, אתם מתפלפלים על סעיפי סעיפים אבל בשטח, מתחילת 2014, זה לא משנה כלום. המצב רק מחמיר כי אין מי שיאכוף. אתם יכולים להכניס עוד אלפיים חוקים ואלפיים תקנות אבל אין מספיק פקחים גם במרכז תל אביב למרות מה שעיריית תל אביב אומרת. כך זה גם בכל הארץ, בכל יתר הרשויות. שוטרי תנועה אין בכלל. יפה שאנחנו מדברים על כל התקנות היפות האלו אבל אין מי שיאכוף אותן. אני מזכירה לכם את לוחית הזיהוי. לפקחים נמאס לרדוף אחרי רוכבים כי הם בורחים להם. במקרה מה שהפקחים עושים, הם אוכפים רק רוכבי אופנועים כי קל לצלם מרחוק ויש להם לוחיות זיהוי. את הרוכבים על הדו גלגלים חשמליים, הם כבר התייאשו והם לא אוכפים כי הם בורחים להם. אם לא תעשו לוחית זיהוי, מה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו יכולים לחוקק והכול טוב ויפה אבל אם אתם לא תכפו על הרשויות המקומיות לסלול שבילי אופניים ולא רק שתכפו עליהן אלא גם תגדירו כמה, היכן ומתי הבעיה לא תיפתר. היום למשל ראש עיריית רמת גן ביכה את מותו של אותו ילד אומלל אבל אני יכולה להגיד לכם שברמת גן כמעט ואין שבילי אופניים, אז מה זה יעזור אם נבכה? אני מזכירה לכם ששבילי אופניים - שהם חשובים מאוד - ימשיכו לחצות מעברי חציה. מעברי החציה הם מוקדי הבעיות. משטרת ישראל ממשיכה לא להסמיך את פקחי הרשויות לאכוף בכיוון הנסיעה. רוכבי הדו גלגליים ממשיכים להעיף אותנו ולדרוס אותנו בכיוון הנסיעה כי הם על הכביש. המשטרה, עם כל הכבוד לה, יכולה להגיד עד מחר שהיא רוצה לקדם את העניינים אבל אם היא לא תאפשר להם והיא לא נמצאת במרחב העירוני מה יקרה, מה ימשיך לקרות? גם אתמול הילד רכב במעבר חציה. מי אוכף את זה? זה גם שומר עליהם. הפקחים במעברי החציה בכיוון הנסיעה ישמרו על הרוכבים שלא מאטים ברמזורים ואתם מדברים כאן על תמרורים. מי מתייחס לתמרורים? איפה אתם חיים? הם לא מתייחסים לאור אדום. הם נדרסים ואנחנו נדרסים. משטרת ישראל, אין לכם כוח אדם במרחב העירוני, תכירו בפקחים. תודה רבה. זה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אנחנו מקווים שהדבר הזה יגיע בשבועיים הקרובים. אני שואל שאלת הדיוט. למה אתם צריכים לקבוע בצו דרגות קנס במקום טבלה? ליד העבירה עצמה, לכתוב את סכום העבירה אלא כותבים א',

מי יודע מה זה א', ב', ג', ד', ו'? למה לא לעשות את זה פשוט? רישיון הנפקה 250 שקלים. לא, לכו ל-ב'. ב' זה ככה לפי הטבלה. יש תשובה לגברתי? זה נוסח שקיים. אבל זה נוסח שירד משמיים מהר סיני? זה הפורמט. זה הפורמט. היא היועצת המשפטית של כל משרד התחבורה. היא לא היועצת המשפטית של כל משרד התחבורה. לפחות היא במשרד התחבורה. יש לך יכולות רבות בתוך הלשכה. זה עניין טכני. ניתן היה להחליף את זה. אני מציע למשרד התחבורה ולמשרד המשפטים, רק כדי לפשט ולסייע להדיוטות כמוני ולשאר אזרחי ישראל שרוצים אולי לקרוא את הצו ולהבין מה כתוב בו, לשנות את זה. כאשר מביאים תקנה ואומרים למעט בנסיבות המפורטות במסרים סידוריים 3ב ו-3ג דרגת קנס ב' או דרגת קנס ד', במקום ד' יבוא ה' אף אחד לא יודע במה מדובר. כאשר אומרים שגובה הקנס יהיה 500 במקום 250, כולם מבינים במה מדובר. צווים לא נועדו רק למשפטנים כמוך וכמוני אלא נועדו גם לאנשים שצריכים לקרוא את זה ולהבין מה החוק אומר. עד כאן הערתי. שיעורי בית. צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה (להלן הפקודה) בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(א) לפקודה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 בפרט 1 אחרי מספר סידורי 3 יבוא:

פירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהסעיףהקנס 3א62(12)למעט בנסיבות המפורטות במספרים ב סידוריים 3ב ו-3ג. 3ב62(12)בחסימת רכב הנושא תג נכה, החונהד במקום חניה לנכים. 3ג62(12)בחסימת הכניסה או היציאה מרכב הנושאה תג נכה, החונה במקום חניה לנכים.

במקום "ב"

בשנת 2018 נוספה לפקודת התעבורה עבירה חדשה. אני מת לשאול את חגית אם היא הבינה. האם הצו מיועד להיות חקיקה פורמלית ולציבור נותנים מסמך אחר או שכותבים איזה טקסט חופשי ואז אולי זה כר לסנגורים להתגדר בו שזה לא ברור וזה לא חד משמעי וזה לא מדויק. זה עניין של השקפת עולם. עכשיו אני אסביר מה הקראתי. אגב, כשרואים את זה בתוך הצו ולא כתיקון לצו, זה יותר ברור. כן, אני רואה את זה בתוך הצו. בשנת 2018 נוספה עבירה חדשה לפקודת התעבורה, איסור של חסימת רכב חונה. פלאי פלאים, עד עכשיו זה לא היה. עכשיו אנחנו רוצים להפוך את זה לעבירת קנס. הצו מדבר על חסימת רכב חונה, ודבר שני, הוא מדבר על חסימת מקום חניה של נכה. למקומות חניה של נכים צמודה מעין מעטפה, כי זה מקום מורחב, מעבר למקום החניה יש עוד איזה שטח מסומן,

שנועד לכיסא גלגלים. זה לא קיים בכל רשות.

התקן. כל רשות מקומית עושה את זה אחרת. הסעיף מתייחס לחסימת אזור ההיערכות הזה, התוסף הזה, כאל חסימת מקום חניה לנכה כי המשמעות היא שהנכה לא יכול להשתמש במקום. זה נכון לחניון. זה לא נכון לרחוב. המעטפה שאת מדברת עליה נמצא בעיקר בחניונים ולא נמצא ברחוב בו יש חניית נכים, בין אם בשעות מוגבלות ובין אם רכב מסוים. אני מכיר את הסימון של הרשויות המקומיות עם 6 מטרים כדי לאפשר לרכב נכה להיכנס הגם שלפעמים רכב נכים - בטח בישראל כשיש לנו נכים רבים לצערנו לפעמים הוא רכב קטן מאוד ואין לו צורך ב-6 מטרים אבל עדיין מסמנים 6 מטרים. מעטפות בטח אין. למיטב ידיעתי זה התקן. אולי לא בכל מקום. ברוב המקומות שאת גרה בהם ועוברת בהם, את לא רואה מעטפות כאלה. ככל שיש מעטפה כזאת, הסעיף הזה אומר שחסימת המעטפה שקולה לחסימת החניה.

מציעים שעל חסימת רכב חונה, דרגת קנס ב', 250 שקלים. מה זה רכב חונה? איך את מתארת רכב חונה? במובן הזה, איך חוסמים רכב חונה? הוא חונה בצד המדרכה לאורך הרחוב. לאו דווקא דאבל חניה אלא זה יותר בחניה במאונך. אני חונה מאחוריו לרוחב ועכשיו הוא לא יכול לזוז. הוא תקוע שם. קנס של 250 שקלים. באופן כללי הקנסות על חניה הם אינם קנסות גבוהים כי את הקנסות הגבוהים אנחנו שומרים לעבירות בעלות אופי בטיחותי. זה מעצבן, זה מרגיז, זה משגע. זה יותר ממעצבן ומרגיז, כמי שחוותה את זה עם מישהי נכה. זה מגביל את תנועתה. השורה הבאה מדברת על מצב בו הרכב החסום הוא רכב הנושא תג נכה החונה במקום חניה לנכים, ובמקרה הזה הקנס כבר יהיה ד', 750 שקלים. כאשר מדובר על חסימת המעטפה הזאת, גם אם לא חונה שם רכב אבל חוסמים את המקום שמאפשר את השימוש במקום חניה לנכים, זה שקול לתפיסת מקום החניה של הנכה כי נכה כבר לא יוכל להשתמש בו וכאן אנחנו מציעים דרגת קנס ה', 1,000 שקלים, שהוא אותו קנס שניתן לחניה אסורה בחניה של נכים.

רכב תופס את המקום, אנחנו לא יודעים מי רכב הנכה שיגיע וירצה לחנות. יש לכם פילוח לגבי מספר רישיונות לרכב נכה עם כיסא גלגלים? יש את זה במשרד התחבורה? תגי נכה עם כיסא גלגלים, בערך 10 אחוזים מסך כל תגי הנכים. כמה תגי נכה יש בסך הכול? מתקרב ל-300 אלף, למיטב ידיעתי.

כאשר הרכב החונה חוסם את המקום, אנחנו לא יודעים מי הנכה שירצה להשתמש במקום. מספר סידורי 6, עניינו חובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים. להעלות את הקנס מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים. זאת החלטת ממשלה עוד משנת 2018. קסדה מוכחת כמצילת חיים והיא קריטית.

מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים. בפרט 2 במספר סידורי 28, בטור "דרגת הקנס", במקום "ה" יבוא "ו". מספר סידורי 28 זה דיבור בטלפון שלא באמצעות דיבורית בתנועה. אנחנו מבקשים להעלות את הקנס מ-1,000 שקלים ל-1,500 שקלים. זאת אחת העבירות הכי בעייתיות , הכי מסוכנות והכי אחראיות לתאונות דרכים. אנשים שמדברים בטלפון, הם לא מרוכזים בכביש, דעתם מוסחת, הם לא עסוקים בנהיגה. ממה נובע הצורך בעליית גובה הקנס ב-50 אחוזים, ל-1,500 שקלים? זה מה שיעשה את ההבדל? בעבר עת קבעו את ה-1,000 שקלים הייתה טענה שאין כמעט אכיפה ולכן לשם מה לתת קנס גבוה. בעיניי הסיכוי להיתפס משמעותי יותר מגובה הקנס. זה גם 10 נקודות. נכון? 8 נקודות? בין הגבוהים. הייתה עלייה גדולה מאוד באכיפה של זה. אני מניחה שסימונה תוכל לתת את הנתונים גם על האכיפה וגם על ההיקפים. זה גם מסר כי זה נמצא באותה דרגת חומרה כמו רמזור אדום וכמו המהירויות הקיצוניות. זאת עבירה עם החומרה המרבית, בעינינו ובעיני המדינה. לא יעלה על הדעת. אין שום קושי לדבר בטלפון עם דיבורית. הרכבים המודרניים של 10 השנים האחרונות, כולם באים עם דיבורית מובנית ומי שיש לו רכב ישן, יכול לקנות דיבורית שעולה הרבה פחות מגובה הקנס הזה. קנס אחד כזה כבר ביטל במכפלות את העלות של רכישת דיבורית. זו עבירה שעושים כי לא אכפת לי.

שאלתי לגבי הצורך בהעלאת

את דיברת על הגברת האכיפה ועכשיו נשמע את המשטרה ביחס להגברת האכיפה, אבל מה הרציונל בהעלאת גובה הקנס והאם נעשתה בדיקה? המסר של החומרה היתרה של העבירה הזאת זה הצורך בהרתעה. זה צריך לכאוב. אדוני דיבר על זה קודם, חגית דיברה על זה קודם בקשר למדרכות. וההנחה היא שקנס בגובה 1,000 שקלים הוא לא כואב? כואב. אני חשבתי שכואב נורא. לי היה כואב נורא לקבל קנס של 1,000 שקלים. חניתי פעם בטעות במקום של נכה כי התמרור היה תקוע בתוך עץ ועל המדרכה הסימון היה מטושטש וכאב לי. קנס בגובה 1,500 שקלים יכאב יותר. עדיין כמויות העבירות מראות שזה כנראה לא כואב מספיק. אני מציעה שסימונה תיתן לנו נתונים. אני אחזור על הדגשים מבחינתנו. אני אחזור על הדברים שחוה אמרה. הדגש מבחינתנו בחומרה של העבירה הוא בעצם היסח הדעת שהטכנולוגיה הזאת גורמת. כל שנייה שהעיניים שלך נמצאות במסך, היא שנייה שהעיניים שלך לא בכביש. שנייה שהעיניים שלך לא בכביש, יכול להיות ההבדל בין תאונה נמנעת שתספיק לבלום לבין תאונה שהיא בלתי נמנעת. בדיוק שנייה אחת מספיקה לזה. חוה אמרה שאפשר לדבר באמצעות הדיבורית שהיא נגישה והיא קיימת וכי הרכבים המודרניים של 10 השנים האחרונות מכילים אותה. 1,000 השקלים האלה עונים על דיבורית? כשיש דיבורית, עדיין צריך לתת מספר ואז את מורידה את העין לשנייה. צריך לחפש את איש הקשר ואז לשנייה את מורידה את העין. זה עדיין לא פותר את הבעיה הזאת. בסוף אסור לדבר בטלפון. הרצון הוא שאדם לא יחזיק את הטלפון ביד תוך כדי נהיגה. הורדת העיניים מהכביש היא נכונה גם ביחס להפעלת הרדיו או כיוון הטמפרטורה של המזגן ברכב, מה שמכונה אצלכם תפעולו של הרכב. על כן אני חוזר לשאלה המקורית שלי. עניין השנייה באמת גורמת לתאונות אבל זה נכון לכל דבר. זה נכון להפעלת מזגן, זה נכון לחיפוש איש הקשר בטלפון, זה נכון להגברת הרדיו או לחיפוש תחנת רדיו, הוצאת משהו מתא הכפפות וכולי. הדיבור בטלפון מותר. הדיבור בטלפון על פי חוק לא אני קבעתי אלא החוק קבע מותר לדבר בטלפון בזמן נהיגה. הדיבור המותר הוא כאשר הטלפון לא מוחזק ביד, נמצא במקום קבוע שממנו הוא לא יכול ליפול כמו המיתקן שמחזיק אותו או כאשר הוא מופעל באמצעות הדיבורית ואתה שומע בחלל הרכב. לחפש אנשי קשר תוך כדי נהיגה או לכוון את הוויז לא. להתסכל בוויז מותר. אתה אמור לעצור, לעשות את הפעולה שאתה מעוניין ולהמשיך לנסוע, שזה בדיוק מה שאף אחד לא עושה, אף אחד ששומר על הבטיחות שלו. מי שרוצה לשמור על הבטיחות שלו, זה מה שהוא אמור לעשות. להעביר תחנת רדיו מותר? אחיזת הגה בשתי ידיים, החריגה שלה היא לתפעול הרכב. היום ה-וויז נמצא גם במסך הרכב. לזה יש סעיף חוק נפרד. אסור לנהג להסתכל, אסור שתהיה תצוגה נחזית מכיסא הנהג. למעט ה-וויז. אבל לתפעל את ה-וויז לא יכולים. את מקישה על המסך. ברכבים המודרניים יש מסכים ושם יש למשל רדיו שבדרך כלל צריך לגעת בו. אני לא אתווכח איתך על נוסח החוק. מה שכתוב בחוק, כתוב בחוק. אני יכולה לדבר איתך על רזולוציות של אכיפה. לא מכירה דוחות של שוטר שתפס בן אדם בדיוק בשנייה שהוא העביר מגלי צה"ל ל-88 ועל זה נתן לו דוח. אם מצאנו דוח כזה, סביר להניח שעם בקשת ביטול הוא גם יבוטל. אני חושבת שאין קשר בין העלאת גובה הקנס בעבירת הטלפון הסלולרי לבין הסוגייה של תפעל לרגע או לשנייה את הרדיו. אנחנו רואים יום יום את העבירות האלה בהיקפים עצומים, לא בהיקפים שבהם אנשים לוחצים על הרדיו או מחפשים לשנייה. כי אתם לא אוכפים.

אתם מחפשים עבירות מסוימות וזה בסדר. לא נתווכח על שיטות של אכיפה. לא מחפשים בהכרח עבירות מסוימות. לא אומרים לשוטר בבוקר שהוא יוצא עכשיו להביא טלפונים, אתה יוצא עכשיו להביא לי חגורות וכולי. שוטר יוצא בבוקר להציל חיים. בעוונותיי גם הייתי שוטר. אכפתי גם עבירות תעבורה כך שאני יודע מה קורה בחיים ומה אומרים ומה לא אומרים. אני לא יודע מה את אמרת בתדריך לפני היציאה לסיור בוקר, אבל אני עברתי לא מעט כאלה. לא אומרים להם? אני אומרת ששוטר יוצא בבוקר לאכוף עבירות מסכנות חיים. בתוך העבירות מסכנות החיים נמצאת במקום מכובד יותר עבירת הטלפון והיא במקום הרבה יותר מכובד מאשר העברת תחנות ברדיו. היום בכל הנושאים האלה אפשר לשלוט מההגה. נכון.

יש מספיק טכנולוגיה שמאפשרת גם לחפש את אימא בטלפון באמצע נסיעה בלי לחפש עם האצבע באנשי קשר. לי יש את האופציה הזאת ואין לי משנת 2022. בכל מקרה, מבחינתנו ההרתעה המושגת מהשילוב, כמו שחוה אמרה, בין הסיכוי להיתפס, שזה היקף האכיפה, בזה אנחנו שולטים. אנחנו שולטים היטב. אני יכולה לציין שבשנת 2020 אכפנו 154 אלף עבירות טלפון סלולרי שהיוו 15 אחוזים מסך הדוחות הידניים שאנחנו נותנים. זאת אומרת, בניכוי מצלמות א3 שלא אוכפות טלפון. בשנת 2021 הנתון הזה עלה כבר ל-175 אלף דוחות המהווים 16 אחוזים מכלל האכיפה. אם אני משווה לנתונים שהצגתי למשרד התחבורה כאשר היוזמה הזו נולדה בשנת 2016, עת ביקשנו ממשרד התחבורה לקיים דיון על נושא הקנס, נתוני אכיפה למשל 2015-2014 היו 61 אלף דוחות שעמדו על 10 אחוזים מסך האכיפה הידנית. זאת אומרת, עלינו בצורה משמעותית. החלק שלנו בהרתעה, לטעמי עמדנו בהצטיינות. החלק השני הוא מיידיות התגובה. אנחנו מגיבים מהר אבל מי שמבקש היום להישפט על דוח של טלפון סלולרי, ייקח זמן ממושך מאוד עד שהוא יגיע לקבל את יומו בבית המשפט. גם על החלק הזה אנחנו עם הרגל על הגז בהצעת החוק שמשרד המשפטים מקדם של הפרות תעבורה מינהליות כאשר העבירה הזאת אמורה להפוך להפרה מינהלית וכך תינתן קדימות גם לטיפול בה וגם לעבירות אחרות. הרגל השלישית היא חומרת העונש. חומרת העונש, הרגל השלישית בהשגת ההרתעה זה מה שאנחנו מבקשים היום מהכנסת. מבקשים את זה למיעוט של עבירות. בשום עבירה אחרת כאן בצו אתה לא תראה דרגת קנס ו'. אם תעבור על כל הצו הקיים היום, יש רק עוד שתי עבירות שיש להן את הדרגה הזאת - אור אדום ואלה המהירויות הגבוהות ברף אחד לפני הזמנה לדין. לצד זה אנחנו לא מוותרים על דברים אחרים. אתה שואל מה אנחנו עושים, מה המשטרה עושה, איך אתם משיגים אתה הרתעה. אני לא אמרתי את זה. לא. אל תגידי שאמרתי את זה. יחפשו בפרוטוקול ולא ימצאו. אני רוצה לשתף מה עוד אנחנו מכוונים אליו. אנחנו מכוונים כבר כמה שנים לקבוע על העבירה הזאת נסיבות מחמירות. המשמעות של נסיבות מחמירות היא שהעבירה הזאת בנסיבות מסוימות תהפוך להזמנה לדין. בנסיבות האלה, אם נצליח לקדם גם את זה בחקיקה, אנחנו נבקש לצד העבירה של טלפון סלולרי בנסיבות מחמירות, כמו למשל נהג חדש או על אופנוע או על רכב כבד אלה הנסיבות שאנחנו מכוונים אליהן אנחנו נבקש גם לקבל סמכויות לפסול ולהשבית אבל זה בתוכניות לטווח הארוך.

מבחינתנו זו עבירה שחייבים לתקוף אותה וחייבים להתמודד איתה. מתי העלו את עבירת הקנס הזאת מ-750 ל-1,000 שקלים? לפני שאני נכנסתי לתפקיד. מתי זה היה? אני לא זוכרת לומר. אולי שמונה שנים. אני אנסה לבדוק. אני פשוט רוצה להבין. אני מבין את החומרה שבעבירה. אני חושב שזאת העלאה

מאוד משמעותית. אין מדרגה באמצע. אתם יכולים לקבוע. שר התחבורה יכול לקבוע.

בדיוק בצו כזה. זה חלק מתיקון הצו. כתוב כאן שהתיקון של הסעיף הזה בצו עבירות קנס בפעם האחרונה נעשה ב-2007. לפני 15 שנים. אני מנסה להבין, מעבר לרצון שזאת תהיה עבירה חמורה, האם מישהו בדק אם עבירות כאלה שעלותן גבוהה יותר, יש להן אפקטיביות גדולה יותר. מישהו עשה את הבדיקה הזאת או שאלה פשוט תחושות? אין לי את המידע הזה. רציתי לחזק כמה דברים. אני לא אחזור על מה שנאמר כאן ועל הרצון להרתיע בעבירה שהיא באמת מסכנת חיים. אני יכולה לומר שהרשות לבטיחות בדרכים ערכה סקר לדיווח עצמי על שימוש בטלפון נייד ואנחנו רואים מהנתונים

מבינים שזה יכול לגרום לתאונות דרכים אבל עדיין אחוז לא מבוטל מדווחים על כך שהם משתמשים בטלפון נייד בזמן נהיגה, גם מדברים בטלפון ללא דיבורית וגם מסמסים בנהיגה.

את זה לכיוון 6 מתוך 6. אני שואלה אם נעשתה בדיקה, האם העלאת גובה הקנס תפחית את השימוש בטלפון סלולרי. כלומר, מתוך מה

חוץ מהרצון לומר שזו עבירה מאוד חמורה. היום היא עבירה מאוד חמורה בספר החוקים אבל מאיפה מגיע המקום הזה להעלות את גובה הקנס? על בסיס מה אתם מבקשים את הדבר הזה? על סמך תחושות? כך נראה לי. רצון לומר שזה נגע חמור? בסדר, זה חמור מאוד. שמענו שמחקרים בכיוון הזה שאתה מציע לא נעשו או לא מוכרים לרלב"ד. גם לא למשטרה כשהיא מבקשת את זה. אלה לא תחושות בטן. זה בסיס בקרימינולוגיה של שלושה אדנים של השגת הרתעה. המיידיות של התגובה, חומרת העונש וסיכוי העבריין להיתפס. כמו שהסברתי, על שני אדנים אנחנו פועלים ועל האדן השלישי אנחנו מבקשים מכם העלאת חומרת העונש. גם דרגות ה' לא קיימות הרבה בתעבורה. גם כאן יש איזשהו היגיון, סוג של עקומת פעמון כאשר הקצוות מועטים והרוב מרוכז באמצע. גם א' אין הרבה.

יש הרבה יותר מאשר ב-ה'. מספר סידורי 42 בטל. מה זה מספר 42? מספר סידורי 42 מתייחס לתקנה 38(א) שמאז שהותקן הצו נוסחה שונה וכיום אין בה עבירה. מה היא הייתה?

הקודם קבע שמותר לחצות מדרכה בנסיבות מסוימות אבל בנסיבות אחרות אסור. שינינו את הנוסח הזה. מתי האיסור נשאר בתקנה 34(א) שהקנס שלה בצידה, ו-38 נשאר הנסיבות בהן זה כן מותר, שזה בעצם לחצות מדרכה כדי להיכנס לחצרים. אין כאן עבירה וממילא אין מה להטיל קנס. בסדר. אחרי מספר סידורי 50א יבוא: עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לעולם של הכלים החשמליים למיניהם. מספרמספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 50א139יד(א)ה 50א239יד(ג)ה 50א339טו1(א)ה 50א439טו1(ב)ה כאן מדובר על עבירות רכיבה ברכינוע, מה שמוכר בסגווי וכלל את ה-אובר בורד שהיה מאוד טרנדי. אנחנו רואים אותו קצת פחות ואולי זה טרנד שעבר מן העולם ובעיניי טוב שכך. התקנה הראשונה היא איסור הרכיבה מתחת לגיל 1. התקנה השנייה היא חובת חבישת קסדה בעת רכיבה. התקנה השלישית היא רכיבה על רכינוע בלבד. הרביעית היא איסור שינוי מבנה של רכינוע. לכל העבירות האלה, אנחנו מבקשים לתת דרגת קנס של 1,000 שקלים. אלה יסודות הרכיבה הבטיחותית. אין לגיטימציה לרכב בהפרה של הדברים האלה. פשוט אל תרכב. את עבירות האלה אתם מחילים על סגווי. הן קיימות בכלים אחרים?

מתאימים אותן לכלים אחרים?

חלקן כבר קיימות. אני רוצה שהציבור יבין שאנחנו בעצם עושים כאן התאמה והאחדה בין כלים כאלה ואחרים לכלי שלא היה נמצא בצו עד היום.

באופניים חשמליים למשל גיל 16 כבר כיום 1,000 שקלים. בצו, תכף אדוני יראה, לגבי שינוי מבנה אנחנו מציעים את אותם 1,000 שקלים. קסדת אופניים, הקראנו בשלב מוקדם יותר, ביקשנו 1,000 שקלים על אי חבישת קסדה. בהחלט אנחנו מנסים ליצור אחידות. כלומר, לקורקינט ולאופניים חשמליים, הקנסות האלה חלים כפי שמפורטים ועכשיו מוסיפים את רכיב הסגווי או את כלי הסגווי. או שהן חלים או שבצו הזה אנחנו מחילים. אנחנו מנסים לסגור את כל המעגל. חלק מהעבירות נולדו בתקנות שהותקנו מאז התיקון האחרון של צו התעבורה. הייתי רוצה, אם תוכלי לפרט בפני הוועדה,

ביחס לארבעת התקנות הללו מה חדש ומה מיישר קו עם כלים אחרים. לא ארגנתי לי את החומר בצורה כזאת וקשה לי לומר שאני זוכרת הכול בעל פה. כפי שכבר ציינתי, גיל 16, כבר יש לנו.

קסדה קיימת היום? קסדה קיימת. קיים קנס ביחס לאופניים. הסכום היה 250 שקלים ומעלים אותו ל-1,000 שקלים. מעלים את גובה הקנס. הקראתי את זה קודם ביחס לאופניים. כאן מציעים את זה על הרכינוע. בהמשך זה יבוא גם לגבי טרקטורון. גלגלנוע. הקורקינט. לא טרקטורון. טרקטורון לא מופיע כאן. גם טרקטורון מופיע כאן.

לא בארבעת אלה. מספר סידורי 176, בסוף עמוד 2. אבל כאן אנחנו מדברים על הסגווי ועל קורקינטים. תקני בלבד ואיסור שינוי מבנה, זה קיים היום בכלים אחרים?

זאת עבירה חדשה? כן. אלה עבירות שהותקנו בסוף 2018. ועל מי הן חלות? הן חלות על כל מי שרוכב. מחילים אותן רק על סגווי?

אנחנו מיישרים קו. שתי התקנות הללו הן תקנות שמגדירים אותם כדרגת קנס ה'. אני לא יודע אם היום הן בדרגה כזאת. מה דרגות הקנס הקיימות? אין דרגת קנס. הן הזמנה לדין. הן הזמנה לדין והיום הופכים אותן לקנס? הצו הזה מבקש להפוך אותן לעבירות קנס. העבירות הללו חלות היום במצב הנוכחי על קורקינט חשמלי ואופניים חשמליים? העבירות עצמן כבר קיימות. כאן אנחנו רק הופכים אותן לעבירות קנס שאפשר לתת להן דוחות ברירת משפט ולא הזמנה לדין. הצו הזה לא יוצר עבירות חדשות. הצו הזה אך ורק מעביר את מסלול האכיפה מהזמנה לבית משפט למתן דוחות וקובע את גובה הקנס שיינתן בדוח כזה. העבירות קיימות. על כל רכב שהוא, על כביש שהוא, לא משנה מה הוא. כן. אם אנחנו מדברים במגזר הכלים החשמליים, אלה דברים שנולדו בין השנים 2014 ל-2018, שזו הייתה התקופה שבמספר טקטים עשינו את ההסדרה של הכלים האלה. במספר סידורי 50ב, בטור "מספר התקנה", במקום "39טז" יבוא "39(1) או (2)". אני מבקשת לתקן את הנוסח או (2) - לאור הערתה של היועצת המשפטית שלא צריכות להתקיים שתיהן יחד אלא כל אחת לחוד. סעיף 39טז אומר גיל 16 ואופניים תקניים. זאת התאמה לנוסח. רוצים להוציא מהם חלק מהעבירות. 39טז הייתה עבירה מצומצמת. בינתיים נוספו לה מרכיבים ואנחנו רוצים לפצל אותם. את חייבת לדבר איתי בצורה פשוטה. מצמצמת וכולי, אף אחד לא יבין על מה את מדברת חוץ ממך ומהיועצת המשפטית של משרד המשפטים. אדוני צודק. אני מנסה להסביר. פרט 50ב, תקנה 39טז במקור התייחסה לעבירה מצומצמת של חובת גיל 16 ואופניים תקניים. אז הוצמד לה קנס בשיעור 1,000 שקלים,

לימים תוקנה תקנה 39טז ונוספו לה הוראות נוספות, ואנחנו לא חושבים שהעבירות הנוספות האלה צריכות להיות בדרגת קנס ה' אלא בדרגת קנס נמוכה יותר. לכן אנחנו מצמצמים את 39טז רק לאותם שני סעיפים וליתר הסעיפים אדוני יראה בהמשך דרגות קנס אחרות. שונות.

רובן נמוכות יותר. פשוט פיצלנו את 39טז. 1,000 שקלים, הקנס הקיים נשאר על העבירות שהיו בתקנה הזאת בעת שנקבעו 1,000 שקלים, ולסעיפים החדשים אני קובעת קנסות נמוכים יותר. זה אחרי מספר סידורי 50ג. אלה השורות הבאות. אחרי מספר סידורי 50ג יבוא: מספרמספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 50ב139טז(3)ד 50ב239טז(4)בחבישת קסדת מגן בלי מחזיר אורב שנראה בבירור 50ב339טז1ה אפשר לפרט מה הן העבירות?

39טז(3), השורה הראשונה, זה חובת הרישיון או הכשרה. ב-2018 נוספה דרישה שאסור לרכב על אופניים אלא אם כן או רישיון נהיגה בדרגה כלשהי או תיאוריה או מבחן הכשרה ייעודית. יש לנו מבחון תיאוריה מצומצם. אי עמידה בדרישה הזאת, דרגת קנס ד'. זה קצת דומה לאנשים שיש להם רישיון נהיגה לא בתוקף. 750 שקלים.

750 שקלים. הסעיף השני הוא הפרדה בין אי חבישת קסדה לאי סימון הקסדה במחזיר אור. יש היום חובה שיהיה מחזיר אור? כן, יש חובה כזאת. איך לא מוכרים מחזירי אור אם יש חובה כזאת? זה לא חלק מהתקן. זה דבר שהוועדה כאן החליטה להוסיף בעת הדיונים בתקנות האלה. זה לא חלק מהתקן ולכן זה לא כלול. צריך שיהיה מחזיר אור. הפרה של החובה הזאת, אנחנו לא חושבים שהיא צריכה להיות בדרגת קנס של 1,000 שקלים,

ואנחנו מציעים שהיא תהיה 250 שקלים, שזאת דרגת קנס ב'. הסעיף האחרון זה מתחבר לשאלה שאדוני שאל קודם לגבי הסגווי 50ב3, זו התקנה שאוסרת שינוי מבנה של אופניים חשמליים. כאן אנחנו מציעים בדומה למה שהצענו עם הסגווי,

בסדר. נמשיך. פסקה (ו) לא קשורה לכלים החשמליים אלא זה עניין של עבירות חניה. אולי אני קודם אסביר ואז יהיה יותר קל להבין את מה שאני מקריאה. כיום בעבירת נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית וחניה בתחנת אוטובוס, הקנס הוא 500 שקלים. חניה בנתיב תחבורה ציבורית או חניה בתחנת אוטובוס, הקנס הוא 250 שקלים בלבד למרות שהחניה הזאת מפריעה לתנועה לתחבורה הציבורית יותר מאשר נסיעה. לכן אנחנו מבקשים להעלות את גובה הקנס. מהי חניה? גם עצירה לרגע? אני אגיע לזה.

אנחנו מציעים להעלות את גובה הקנס על חניה בנתיב תחבורה ציבורית, על חניה בתחנת אוטובוס, כי זה משבש את היכולת של האוטובוסים להשתמש בתחנות ובנתיבי התחבורה הציבורית. זה פוגע בזרימה של התחבורה הציבורית. להערתה של אביגיל. אנחנו לא נעלה את גובה הקנס על עצירה בלבד בתחנת אוטובוס. אם מישהו עוצר בתחנת אוטובוס כדי להעלות או להוריד נוסע, זה אסור, התקנות אוסרות על כך, אבל שם אנחנו מציעים להשאיר את הקנס כפי שהוא ולא לגעת בו. זאת עדיין הפרעה אבל הפרעה קטנה. בחוק יש הגדרה לעצירה?

לדעתי יש הגדרה לעצירה. ארבעת הסעיפים הבאים מדברים על העלאת הקנס לגבי דרגה אחת. באזור קנס מוגדל בדרגה אחת מכפי שזה היה כי הקנס היה יותר גבוה. רק לחניה יש הגדרה.

אז מה עושים?

איך המילון מגדיר עצירה? אני אעיר לשאלת היושב ראש. העבירה עצמה אומרת שלא יעצור אדם, לא יחנה וכולי. חניה כן מוגדרת ולכן זה אומר שברגע שאדם חונה, מקיים את מה שכתוב בהגדרת חניה, אפשר להטיל עליו את הקנס היותר גבוה. ברגע שאדם לא חונה אלא עוצר, זאת בעצם דרגת הקנס הנמוכה. אם אני מסתכלת על 72(12) כתוב ש"לא יעצור אדם רכב, לא יעמידהו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד כולו או חלקו". זה האיסור על עצירה, העמדה, חניה ולהשאיר אותו. למה אתם עושים את ההבחנה בין אזור קנס מוגדל לבין אזור שאינו קנס מוגדל? אזור קנס מוגדל הוא אזור כמשמעותו, בו הקנסות יותר גבוהים מאשר באזורים אחרים כי זה מקום שבו הפרעה של עבירת חניה לזרימת התנועה היא מפריעה במיוחד. מקומות סואנים, מקומות עם זרימת תנועה כבדה מאוד. לכן פשוטו כמשמעו. אלה אזורים שכבר תומררו כאזורי קנס מוגדל. ממילא זה אומר שהקנסות יותר גבוהים מאשר במקומות אחרים. גם באזורים שהם עם קנס מוגדל, תהיה מותרת עצירה בדרגה נמוכה יותר. היא לא תהיה מותרת. הקנס עליה יישאר כפי שהוא היום. אסור יהיה לעצור וגובה הקנס יהיה נמוך יותר. גובה הקנס יישאר כפי שהוא היום. לא נגדיל אותו. מה גובה הקנס היום?

לא. עושים את ההבחנה. מה דרגת הקנס בעצירה? עד היום לא הייתה הבחנה. התקנה עצמה מדברת על כל החלופות של עצירה, חניה,

עכשיו אנחנו מפרידים.

עכשיו יוצרים הבחנה בין עצירה בה הקנס נשאר 250 שקלים לבין חניה וכולי שלגביה הקנס יעלה מדרגה של 250 שקלים, דרגה ב', לדרגה ד' שזה 750 שקלים. באזור קנס מוגבל, עושים קפיצה של שתי דרגות אבל זה מ-ג' ל-ה'.

היום אין הבחנה בין עצירה לחניה. הם כולם ביחד. באיזו דרגה אתם משאירים את זה? דרגה ב'. בתחנה או בנתיב תחבורה ציבורית, היום גובה הקנס הו א 250 שקלים. בקנס מוגדל 500 שקלים. גובה הקנס בנסיעה במקום רגיל הוא 500 שקלים ובקנס מוגדל הסכום הוא 750 שקלים. אנחנו מבקשים להעלות בשתי הסיטואציות את הכול בדרגה אחת. בשתיים, מ-ב' ל-ד'. מ-ג' ל-ה'. העצירה תישאר בדרגה ב'. עצירה באזור קנס מוגדל, הקנס יהיה בדרגה ד'. באזור קנס מוגדל זה יהיה ג' ו-ה'. אם אנחנו מסתכלים על אזור שהוא לא קנס מוגדל, מעלים מ-ב' ל-ד'. עצירה תהיה דרגה ב'. באזור קנס מוגדל מעלים מ-ג' ל-ה'.

אני מבקשת לציין לגבי תחנות אוטובוס, הרשות המקומית רשאית לתמרר שעות וימים בהם מותר לחנות בתחנת אוטובוס. גם מותר לה לקבוע שעות וימים לגבי קנס מוגדל? אני מניחה שכן.

זה בסמכות רשות תמרור מקומית. במספר סידורי 105, בטור "פירוט נוסף לעבירה", בסופו יבוא "בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס". הגבלנו את הקנס הנוכחי לעצירה בתחנת אוטובוס. אחרי מספר סידורי 105 יבוא: מספרמספרפירוט

105א72(א)(12)באזור שיננו אזור קנס מוגדל, למעטד בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס. במספר סידורי 106, בטור "פירוט נוסף לעבירה", בסופו יבוא "בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס". זה על אזור קנס מוגדל. אחרי מספר סידורי 106 יבוא: מספר מספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 106א72(א)(12)באזור קנס מוגדל, למעט בעצירה בלבדה בתחנת אוטובוס. במספר סידורי 176, בטור "דרגת הקנס", במקום "ב" יבוא "ה". סליחה, הטעיתי את אדוני כשאמרתי טרקטורון. זה מדבר כאן על אופנוע. תסבירי את המספר הסידורי. כאן אנחנו מדברים על חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופנוע. להעלות את כולם ל-1,000 שקלים.

חבישת קסדה, 1,000 שקלים. כן. למה יש עלייה כזאת דרמטית של הסכומים, מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים? האם יש למשטרה נתונים לגבי מי אלו שלא חובשים את הקסדה? אדוני, זה מבוסס על החלטת ממשלה. מ-2018. אם אדוני זוכר, הייתה סדרה של תאונות אופניים חשמליים. זו הייתה החלטת ממשלה שביקשה לעשות סדרה של צעדים וזה אחד מהם. היו נתונים על כך או שפשוט החליטו על 1,000 שקלים? אני לא יודעת מה הנתונים. זו החלטת ממשלה. כן, אבל האם זו הייתה החלטת ממשלה מבוססת נתונים? אני מניח שמי שהביא את זה להחלטת ממשלה זאת הייתה המשטרה/המשרד לביטחון פנים או משרד התחבורה. מישהו המליץ להם על כך. לא קמו בבוקר השרים ואמרו שנעבור מ-250 ל-1,000 שקלים, או שכן? זו לא הייתה יוזמה שלנו להעלות את גובה הקנס ל-1,000 שקלים. אם אתה שואל על נתונים, יש לי נתונים עדכניים מ-2020 שאני יכולה להציג. אני לא יודעת לגבי 2018. נתונים על אי חבישת קסדה? נתונים עדכניים 2020, מי שמתנהג הכי יפה אלה הם רוכבי האופנוע. בהשוואה לאכיפה ידנית אחרת כלפי הכלי הזה, מתוך קצת יותר מ-42 אלף דוחות שניתנים לאופנועים, רק כ-2,100 הם דוחות על קסדות. אפשר להסיק שהנורמה של חובת חבישת קסדה באופנוע, היא יחסית מוטמעת. לעומת זאת בקיצון אפשר לראות קסדות של אופניים חשמליים וקורקינטים ב-2020 23 אלף מתוך 31 דוחות שניתנו לאופניים חשמליים הם דוחות על קסדות ובקורקינטים 4,200 מתוך 5,400 דוחות. זאת אומרת, כשני שליש על קסדות. זאת אומרת שהנורמה לחלוטין לא מוטמעת. אני מניחה שכל מי שמסתובב ברחובות וכל מי שנוסע, יכול לראות את זה. פשוט לא חובשים קסדות. גם בקורקינטים נתוני האכיפה של קסדות הם מאוד מאוד גבוהים. 4,200 מתוך 5,400 דוחות. הנתונים הם נמוכים בהשוואה לאופניים כי הכלי הזה פחות נוכח. הבאת את הקיצון אבל מה היה בתווך? הבדל קיצוני בין מה שקורה באופנועים. זאת פחות או יותר הנורמה של חגירת חגורות. כשאנחנו היינו ילדים, לא היו חגורות ולא חגרו אף אחד. היום כל ילד מתחיל לצעוק על ההורים שלו ברכב שהוא עוד לא חגור. הנורמה הוטמעה. זה גם איסור חדש יחסית. עכשיו על אי חבישה קסדה, אתם מבקשים שהקנס על העבירה תהיה 1,000 שקלים. משרד התחבורה מבקש. על אופניים? אופניים, קורקינטים ואופנוע.

כן. בכל הכלים. זו הייתה החלטת ממשלה מ-2018. בוקר טוב אדוני היושב ראש. ברוך הבא חבר הכנסת סעדי. אני לא הייתי מתחילת הדיון כי אני מנהל את ועדת החוקה במקום חברנו גלעד קריב שהוא מאומן לקורונה. נשלח לו החלמה מהירה.

גם לכל המאומתים בקורונה. אני דיברתי אתך אתמול וגם אם היושב הראש הקבע חברנו מיכאל ביטון. אני חושב שהעלאת הקנסות בצורה כזאת דרסטית יש קנסות שעולים ב-50 אחוזים ויותר אני מבין המטרה ואת המניע וכי אנחנו רוצים להילחם בתאונות דרכים אבל אני לא חושב שהעלאת הקנסות תביא למטרה הרצויה. אנחנו מטילים נטל כלכלי כבד על האוכלוסיות, במיוחד על האוכלוסיות החלשות. צריך לראות אם באמת זה האמצעי היחיד להילחם בתאונות דרכים. במיוחד בעבירות של שימוש בטלפון. אני חושב שלא צריך להשתמש בטלפון ואסור להשתמש בו אבל השאלה אם מעלים את הקנס מ-1,000 ל-1,500 שקלים, זה הפתרון. צריך לחשוב על עוד פתרונות. אני יודע שהיום יש רכבים שנוצרו כך שאתה לא יכול אפילו לדבר בטלפון. השאלה אם הביאו נתונים שמראים שהעלאת קנסות מצמצמת את התאונות.

אמרו שאכיפה מבוססת על שלושה אדנים: מיידיות, הסיכוי להיתפס והחומרה. בחומרה הם מבקשים מהכנסת לדבר עליה. היום החומרה מדברת על דרגה ה' מתוך ו', 5 מתוך 6, והם מבקשים שזה יהפוך להיות דרגת חומרה הכי גבהה שיכולה להיות. אני מבין. אני מסכים עם שלושת האדנים האלה, אבל אני אומר מבחינת החומרה אנחנו יודעים שלא תמיד ההחמרה מביאה לתוצאה. עובדה שהקנס היה בגובה 500 שקלים, העלו אותו ל-750 שקלים, העלו אותו ל-1,000 שקלים ואנחנו רואים שעדיין יש תאונות. זה לא רק מצב כספי. יש משהו יותר חמור שזה הניקוד,

10 נקודות? 8 נקודות. 8 נקודות, 2 עבירות כאלה אתה כבר בקורס ריענון ואחר כך 3 חודשים וכל מה שכרוך

לפי מה שדיווחה המשטרה, הנתונים הם: בשנת 2015 היו 10 אחוזים ממכלל הדוחות הידניים. יש דוחות של צילום על טלפונים?

יש דוחות אבל הם לא אוטומטיים. הם עדיין דוח שנרשם ידנית. ב-2015 ניתנו 10 אחוזים מכלל הדוחות על טלפונים סלולריים - 57 אלף. בשנת 2020 ניתנו 154 אלף דוחות שהם 15 אחוזים מהדוחות הידניים. בשנת 2021 ניתנו 175 אלף דוחות שהם 16 אחוזים מדוחות הידניים שניתנו. זאת העלייה. יכול להיות שזה מעיד על יותר מבצעים. על אכיפה מוגברת. על אכיפה מוגברת. אתה אומר איפה ההקשר בין עלות הקנס לבין זה. בדיוק. 1.500 זה המון כסף, במיוחד שיש גם ניקוד בצידו. יש רק

אני אומר שצריך לקשור בין הסכומים לבין ההחמרה וההקפדה מבחינה כספית. שיעשו אכיפה מוגברת, שיעשו מבצעים, אין לי שום בעיה, אבל אני שהכי קל לבוא ויאללה, עוד פעם להעלות את גובה הקנס. גם העניין הזה של 1,000 שקלים על קסדות, במיוחד שאנחנו רואים שאלה הרבה ילדים.

היה 250 שקלים. בחלק מהמקרים היה 250 שקלים. זה עדיין לא היה קבוע. לא הייתה עבירה. לא הייתה עבירה וישר נותנים קנס בסך 1,000 שקלים? אני חושב שילד שנותנים לו קנס בסך 250 שקלים או של 500 שקלים, והוא צריך לבוא להורים ולבקש - חלק מזה זה חינוך שההורים יאמרו לו שיקנה קסדה אבל ישר לבוא ולקנוס אותו ב-1,000 שקלים?

אני רק אומרת שאסור לרכב מתחת לגיל 16. לא מדובר על ילדים. נערים על סף בגירות. אתם מתחילים עכשיו, אז תנו לו קנס בגובה 500 שקלים, תנו לו 250 שקלים, למה להתחיל ב-1,000 שקלים? בואו נראה אם באמת זה מרתיע או לא מרתיע.

תודה. בואו נמשיך את ההקראה ונסיים אותה. אני מניח שאת ההצבעה נקיים במועד אחר. אני מבקש בנקודות האלה לא להצביע. על העלאת הקנסות אני מבקש לא להצביע עד שנקבל את הנתונים. אחרי מספר סידורי 179ב יבוא: מספר מספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 179ב1122א(ג)ד זה על עבירה של רכיבה בגלגינוע, קורקינט חשמלי בלי רישיון נהיגה, תיאוריה וכולי כמו שביקשנו קודם לגבי האופניים. זה סעיף ההכשרה. זה סעיף ההכשרה. אי ההכשרה, על איזה כלי? עכשיו אנחנו מדברים על גלגינוע. כל הסעיפים הבאים, המקבץ הבא, כולו גלגינוע. במספר סידורי 179ד, בטור "פירוט נוסף לעבירה" יבוא "בחבישת קסדת מגן בלי מחזיר אור שנראה בבירור". כאן הקנס הוא ממילא כבר 250 שקלים ואנחנו עושים כאן שוב את הפיצול בין מחזיר האור שיהיה 250 שקלים ובשורה הבאה (יג) אחרי מספר סידורי 179ד יבוא: מספרמספרפירוט

179ד1122ב(ב)באי חבישת קסדת מגן קשורה ברצועה ה זה גם 1,000 שקלים? שתי השורות האלה יחד, הקסדה 1,000 ומחזיר האור של הקסדה 250. ואי קשירה גם 1.000. לא לקשור קסדה, שווה לא לחבוש קסדה. במצב של תאונה, הקסדה תעוף. התעופה המפורסמת של הכדורגלן אבי כהן. אחרי מספר סידורי 179ה יבוא: מספרמספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 179ו122גה זה תווית סימון ואי שינוי מבנה. של גלגינוע. שוב, בהתאמה למה שיש לנו עם האופניים. במספר סידורי 180א, בטור "פירוט נוסף לעבירה", אחרי "או מסייע בכך" יבוא "או בגלגינוע". זאת חובת התקינות של הכלי. אם אני זוכרת נכון,

250 שקלים. כן. כאן זה לא שינוי מבנה. כאן זה לא אי תקינה אלא כלי לא תקין. ב-39טו1(א), אחרי ב"50א3" קבעתם תקני בלבד ה'. כאן תקני, עמידה בתקן. כאן תקין. לא מקולקל. במספר סידורי 190א בטור "פירוט נוסף לבירה" אחרי "או מסייע בכך" יבוא "אובגלגינוע". זאת חובת פנסים שיהיו על הכלי. מה גובה הקנס? ב' 250 שקלים. עד כאן לגבי גלגינוע. הסעיפים הבאים זאת למעשה חזרה על מה שדיברנו קודם לגבי החניה בתחנות אוטובוס. בסעיף של צו עבירות קנס שמסמיך את אכיפת החניה של הרשויות המקומיות. זה בעצם אותו הדבר. זה בדיוק אותו הדבר. כתוב כאן. אנחנו מקפידים לשמור שהסמכויות יהיו זהות. בסדר.

בפרט 3 במספר סידורי 12, בטור "פירוט נוסף לעבירה", בסופו יבוא "בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס". אחרי מספר סידורי 12 יבוא: מספר מספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 12א 72(א)(12)באזור שאיננו אזור קנס מוגדל, למעטד בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס במספר סידורי 13, בטור "פירוט נוסף לעבירה" בסופו יבוא "בעצירה בלבד בתחנת אוטובוס". אחרי מספר סידורי 13 יבוא: מספרמספרפירוט נוסף לעבירהדרגת סידוריהתקנההקנס 1372(א)(12)באזור קנס מוגדל, למעט בעצירהה בלבד בתחנת אוטובוס תחילה תחילתו שלצו זה 30 ימים מיום פרסומו. אגב, למה 30 ימים ולא פחות? זה הסטנדרט באכיפה פלילית. נותנים לציבור התראה. מפרסמים מה עוד שהן הפקחים העירוניים והן המשטרה צריכים להיערך לתת את הדוחות האלה. זאת הנחיית יועץ. זה רוחבי. הנחיית יועץ, זה כמעט כמו הר סיני. אסור לפקפק ולשאול שאלות. תודה רבה על העבודה ועל המאמץ. כמו שאמרתי באמצע הדיון וגם אמר את זה חברי חבר הכנסת סעדי, אני מברך גם על האחדת הקנסות שלא היו קיימים וגם על האחדה בין הכלים השונים כך שעכשיו יהיה ברור לכולם, בטח ביחס לכלים החשמליים, כיצד להשתמש בהם וכולי. דעתי עדיין אינה נוחה ביחס להעלאת סכום הקנס. יש לומר שזו העלאה מאוד משמעותית של 50-40 אחוזים ביחס לשימוש בטלפון סלולרי. אני חושב ש-1,000 שקלים זה קנס מאוד מאוד נכבד ולהעלות אותו לרמה של קנס של1,500 שקלים, זה צריך להיות משהו הרבה יותר מבוסס מעבר להחלטת ממשלה. הסתיים לנו זמן הדיון ומנהלת הוועדה מושכת במקטורני,

אנחנו נסיים את הדיון ונבקש לקיים דיון נוסף. למנהל הדיון היו קשיים הבנה. לקח לי זמן להבין חלק מהדברים. (היו"ר מיכאל מרדכי ביטון) לא נראה לי שזאת בעיית הבנה. לקחתי על עצמי את חוסר ההבנה. בכל מקרה, אני אשמח, גברתי מנהלת הוועדה ואדוני יושב ראש הוועדה, אם אפשר יהיה לקיים דיון במועד מוקדם ככל הניתן על מנת שנוכל להשלים את הדיון ואת ההצבעה על התקנות. כמה אחוזים השלמתם? קראנו את כל הצו. צריך להצביע ולהחליט מה כן ומה לא. סיימתם את ההקראה. כן. הייתה הקראה ועכשיו צריך להחליט להצביע על הסעיפים. נראה לי שאין מחלוקת ביחס לכלים החשמליים. יש את העניין הזה של התעריף שדעתך לא נוחה ממנו. אני אגע בזה. נראה לי שצרי לבדוק יותר לעומק את העניין הזה. ביחס לתחבורה ציבורית השתכנעתי שיש בזה היגיון. בכל הנוגע לקסדה, האם 1,000 שקלים זה הסכום שצריך להיות או לא, נרצה לחשוב על זה. תן להם את שיעורי הבית, אם הולכים להצבעה, מה הדברים שאתה רוצה לבדוק ולתקן. אני אחזור עליהם. דיברנו על נושא הטלפון הסלולרי בנהיגה, על העלאת הסכום מ-1,000 שקלים ל-1,500 שקלים. נבחן את זה שוב. כל הקנסות שהם בדרגה כמעט החמורה ביותר, 1,000 שקלים על אי חבישת קסדה, איסור רכיבה וכולי, אני חושב שזה נכון במצב שבו אנחנו נמצאים אבל אני רוצה לתת לזה מחשבה נוספת. אם יש לכם נתונים נוספים, אנחנו נשמח לקבל אותם. בכל הנוגע לתחבורה הציבורית, אני חושב שזה הדבר הנוסף שיש לנו כאן. וחסימת החניות. חסימת חניות נכים. אנחנו נבחן את כל התעריפים ונתכנס כאן ממש ממש בקרוב. אני מאוד מודה לכולכם ולכולכן על הזמן, על המאמץ ועל העבודה הטובה. תודה לצוות הוועדה וליושב ראש הוועדה על כך שאפשרתם. תודה לך על המסירות ועל שאפשרת לנו לבוא לעבודה ב-10:30. חברים, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:39.